הנושא שביקשתי להציב על סדר-היום הוא: בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת. בשבוע שעבר זה היה בשבוע שעבר? זה היה בשבוע שעבר.

סגנים שבחרנו כבר קרסו?

הם אפילו עוד לא התחילו לעבוד. אבל בשבוע שעבר היה סיכום באמת מתוכנן ומתואם, שנוסיף לנשיאות הכנסת עוד חמישה סגנים. סיכום לא היה, מיקי. והסיכום היה ביני לבין הגוש שלכם. לא היה סיכום. הייתה מחלוקת. לא, היה סיכום שמוסיפים. כל הזמן הוא טוען לסיכומים. היה סיכום שנוסיף. הרי למה לא הצבענו על זה? כי הייתה מחלוקת. לא, לא. היה סיכום שמוסיפים. מתי היה סיכום? והמחלוקת היא לא ביני לבינכם. המחלוקת היא בתוך הגוש שלכם. מתי היה סיכום? בישיבה לפני שבוע התנגדנו כולנו לנוסחה הזאת של שמונה סגנים. הצענו לך נוסחאות אחרות.

אז איך היה סיכום?

לאחר מכן, אחרי - - - הוא סיכם.

עודד, אחרי שעבר מה שעבר בניגוד לעמדתכם, אנחנו דיברנו על כך שנלך על שמונה סגנים. ואתם אמרתם שתעבירו לי שמות בהמשך. מתי זה היה? מתי היה הסיכום?

עוד פעם יגידו שלא היה ולא נברא ולא סוכם ולא דובר. עוד פעם מיקי סיכם עם עצמו משהו. אני סיכמתי עם עצמי? אני דיברתי עם מיקי ואמרתי לו שאנחנו נבוא עם שמות וכן הבטחתי.

מה אתה רוצה? היי, זאב, תכחיש עכשיו. אבל מייד התקשרתי למיקי - - - מה יש לך להגיד על זה,

היי, מיקי?

אני רוצה לשמוע את זאב. ומייד התקשרתי למיקי ואמרתי לו: מיקי, אני מבקש לדחות את הישיבה.

נכון, כי לא הגעתם לסיכום. אין הסכמות בינינו. אני מבקש לדחות את זה.

אז אני חייב להגיד לך קודם כול - - - רגע.

לא בטוח.

לא בטוח, תגיד.

יש גם מחר. מיקי, תביא את ההצעה שלך. אני ביקשתי ממך לדחות את זה. אנחנו הרבה מפלגות, יש בינינו ויכוח לגיטימי שבעולם. אני חייב להגיד לך, מאיר, שאני מעודד. אבל איך תקימו ממשלה? אני מעודד מזה שהגוש שלכם לא מסתדר אחד עם השני. בוא'נה, בחיאת, מאיר, מה, שני סגנים?

זה מעודד אותי מאוד.

שני סגנים אתם לא מסוגלים לבחור?

אתם לא מצליחים לבחור סגני יושב-ראש בגוש, אתם רוצים להקים ממשלה ביחד?

כל אחד מוותר לעצמו - - - עוד לא התחלת לדבר איתם על הדרישות שלך, והם לא מסתדרים. תראה מה זה.

בוא נחכה לימים טובים - - - לדבר לבד.

לבחור סגנים, זאב, אתם לא מצליחים. אתם רוצים להקים ממשלה? מיקי, בניגוד אליכם, הוויכוח היה שכל אחד היה מוכן לוותר - - - בדיוק. אה, מרוב ויתור.

ולא הצלחנו.

מיקי, כולם רוצים - - - מיקי, זה מאוד פשוט.

אתם הולכים מלמטה למעלה. חילקתם סגנים. עכשיו אתם רבים על ראשות ממשלה שנה, שנתיים - - - אנחנו הולכים מלמעלה למטה. עוד לא הגענו לסגנים. אה, זה הסוף. הבנתי. אנחנו כרגע דנים - - - אלו שתי שיטות. האמת היא שיושב-ראש המפלגה שלך אמר בצורה ברורה הוא בעצם היום סגר את הדלת באופן מוחלט והדברים ברורים.

הוא אמר שנה. הוא דיבר ספציפית שנה. לא אמר שנה וחצי. לא אמר שנתיים. תציעו לו שנתיים.

הסיכום הכי גדול שהופר - - - שנתיים. אחמד, למה לא שלוש, שלוש וחצי?

הינה, אתה רואה? העיקרון מקובל. המחיר זה העיקר. אני אגיד לכם משהו. יש מקרים - - - אחמד, אפשר להתחיל מארבע וחצי. הסיכום הגדול שהופר הוא שאנחנו דיברנו בפעם הראשונה, וכדאי להגיד את זה כאן, שתוקמנה שלוש ועדות, לרבות ועדת קורונה. הקמתי שלוש ועדות.

קורונה. אתה סיכמת איתי על ועדת קורונה בראשותה של שאשא-ביטון וחזרת בך.

מנסור, כמה ועדות הקמתי?

אל תדבר על הפרה.

תלאתה. יפה, תלאתה.

אני אגיד לכם משהו. מיקי, אבל אני מאוד חושש ממה שנאמר פה.

יש הרבה ויתורים בגוש הזה. אם תהיה ממשלה, לאיזה ויתורים נלך?

אני אומר פה קבל עם ועדה - - זאב, אני מקווה שאתה תעמוד חזק עם כל הוויתורים האלה. - - לפני שאני אעזוב את הוועדה הזאת - - - - - - אני מקווה שתעמוד חזק עם כל הוויתורים המתוכננים. אני אומר לכם שלפני שאני אעזוב את הוועדה הזו, אני אומר לך,

אתם הגנתם על ראש ממשלה - - - ואני אומר לכם וגם לך,

אתה חבר הוועדה המסדרת יש לי רצון עז לראות איך הגוש יתפקד כשאני אביא לפה חוקים לפטור מחובת הנחה שלמשל גדעון סער הגיש בקדנציה הקודמת.

אנחנו יודעים שתביא.

שלמשל ימינה הגישו בקדנציה הקודמת.

מי ייתן לך פטור מחובת הנחה, קודם כול? שאלה טובה. מי יהיה בעד ומי יהיה נגד.

למה שבכלל ניתן לך אם ניקח את ועדת הכנסת? שאלה מצוינת. זה מה שהוא אומר לך. אם רוצים לקדם חוק, צריך לתת לו פטור מחובת הנחה. אם רוצים לקבור חוק, אפשר להפיל את זה. נשמה, אני קיבלתי בחיי פטורים מחובת הנחה. בוא נגיד שאין סיכוי שתקבל.

פה הצבעה דמוקרטית.

מירב, יש לנו התייעצות פה. אני מאוד מסתקרן לדעת.

אז תביא. חשבתי שתביא היום.

איפה? אני לא רואה. אני חייב לבדוק את זה. למה לא היום? אני חייב לראות מה תהיה הצבעת התקווה החדשה, מה תהיה הצבעת ימינה.

נכון.

גם

אני העתקתי אותם.

רמת האלסטיות שהגעתם אליה עם הרבנים היא יפה מאוד. אני חושב שאף אחד יתחרה בזה. תראה, אני

לא, לא.

אתה לא נחשד כאחד שרוצה לפעול נגד ההתיישבות. אבל אני שואל אותך, עודד, שאלה. אתה עוד קונה את זה?

אני רוצה לשאול שאלה: כמה תקציב יועבר ליהודה ושומרון על ידי שר החינוך ניצן הורוביץ'? מיקי, אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. כמה תקציב יועבר ליהודה ושומרון?

אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה.

דווקא אותך, כמי שישב ולא בפעם הראשונה בראשות - - - אתה מוכן לענות לשאלה שלי?

כמה תקציבים יועברו ממשרד החינוך של ניצן הורוביץ' להתיישבות?

דווקא אתה כמי שישב לא פעם ולא פעמיים בראשות - - - כמה תקציבים יועברו לבדואים בנגב?

חכה, חכה.

הנגב לא יופקר. כמה אדמות בנגב, כמה אדמות בנגב תוותרו עליהן?

תענה לי, כמה? אל תתחמק מהשאלה. אני אענה לך. אני רוצה לראות, קודם כול, אותך נותן פטור מחובת הנחה שלא נתת להצעה שלי על החלת הריבונות על בקעת הירדן.

מי אמר לך שאני לא אתן?

מי אמר לך שאני לא אביא את זה מחר? לא נתת לי כשהיה לך - - - אתה יודע שגם אני הגשתי את החוק?

12 שנה אתם מנהלים את הממשלה הזאת. מי אמר לך שאני לא אבקש לתת? מי אמר לך? הקפאתם את הבנייה ביהודה ושומרון - - - אחמד, אתה תצביע בעד פטור מחובת הנחה לריבונות על בקעת הירדן? אתה תצביע בעד הפטור? תפנה את השאלה למנסור. זו שאלה טובה. עכשיו אני שואל אותך, יועז הנדל.

כמה כסף יזרום ליישוב אפרת, או לחלופין לאיתמר, על ידי מרב מיכאלי כשרת העבודה והרווחה או שרת הכלכלה? כמו תמיד, מיקי. כמה יזרום לשם? בדיוק כמו שהיה אצלכם.

תן לי לענות.

אתה כשר התקשורת פעלת למען ההתיישבות. כמה תפעל תמר זנדברג לטובת ההתיישבות? אבל הוא הולך להיות בממשלת שמאל הרעה.

מיקי, פתאום געגועים לממשלה שיש לכם. אני אפעל למען כל מדינת ישראל. מה שמטריד אותי הוא שאתם זנחתם את הנגב ואת הגליל,

הבנתי. אז היום ההתיישבות כבר לא רלוונטית?

ההתיישבות בנגב ובגליל היא לא רלוונטית לך, מיקי?

מיקי, ההתיישבות בנגב ובגליל לא חשובה לך? ברור שכן. אני בא מהפריפריה. אתה לא יכול ללמד אותי על הפריפריה. אבל דבר אחד אני אומר: זכרו, חברים, ביום שתקום הממשלה הרעה הזאת שלכם - - אני מדבר על הנגב והגליל, לא על הפריפריה שאתם הקפאתם.

- - מה שיקרה הוא שארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל ישלמו מחיר כבד מנשוא. מיקי, אולי היא תהיה רעה לך. לא לכולם. היא תהיה טובה מאוד. היא תהיה טובה לציבור, תהיה לרעה לג'ובים שאתה מחלק. כל מי שרואה עצמו כימני אוי ואבוי. איך אפשר לאפשר הקמת ממשלה כזו?

איך?

אתה באמת מאמין לעצמך כשאתה אומר את הדברים האלה? בכל מילה.

מיקי, מיקי - - - אני ישבתי איתך ארבע שנים. איזה צעדים - - - - - - סליחה, רגע.

איזה צעדים של הימין עשיתם בארבע השנים?

תודה לי, בבקשה.

של אובמה - - - הם הקפיאו את הבנייה. רק רגע - - - את זוכרת את האמירה מירב,

מירב - - - שום רפורמה בבית המשפט העליון. את זוכרת את האמירה של אובמה?

את יודעת כמה כסף זרם להתיישבות בתקופת הממשלה שלנו?

את יודעת ששרי הליכוד ושרי הימין, גם של ימין וגם של הבית היהודי, הזרימו מאות מיליונים, אם לא מיליארדים להתיישבות. מה תעשי עם תמר זנדברג כשרה בממשלה?

- - - כמה כסף תעבירי להתיישבות? מיקי - - - אז למה נותנים לך את האפשרות להיות שרה בממשלה?

הרי את תחריבי את ההתיישבות.

את תשמידי את ההתיישבות.

את תקומי בבוקר כדי לפגוע בהתיישבות. אתה מכנס אותנו בשביל לעשות מופע? זה מה שאתם עושים.

אולי תנצל את היומיים של המנדט לפנות את חאן אל-אחמר. לא הספקתם לעשות את זה.

זה מה שאתם עושים, אנשי הימין, שמוכנים למכור את האידאולוגיה שלכם. אתה עושה מופע יחיד.

אתם תפנו את חאן אל-אחמר. כל מי שמונע הקמת ממשלת ימין מביא אסון על ההתיישבות. אסון. מה, הוא מפריע. אם כבר מופע יחיד, מיקי, אז עדיף - - - לפחות. מיקי, בינתיים, את ההתנתקות העביר הליכוד.

מה אתה אומר, אחמד? אתה רוצה להגיד משהו? בואו נתחיל. יש משהו?

לקדם כלום. כלום. די. - - - את הדבר היחיד שעשית. בוא נעשה רגע סדר - - - אתם ממשלת ימין הכי כושלת במשילות שהייתה פה. מה אתה רוצה? אתה עושה הצגת יחיד? אתה רוצה לומר משהו?

מה לעשות, יש אמת, יש מציאות.

החוק מגדיר שאתה חייב להקים ועדות.

כן, אני שומע אותך. בבקשה. קשקשן.

אם כבר מדברים פה מי תקע ומי לא תקע את עבודת הכנסת, זה לא אנחנו שמנענו במשך שבועיים הקמה של ועדת מסדרת עד שיסתדר מספר או יסתדר משהו בכוכבים.

קיבלתם שלושה,

גם זה לא בסדר? אנחנו מפריעים לכם להפריע לעצמכם,

לא. עכשיו באנו ואמרנו: רוצים לסיים את כל התהליך הזמני, בוא תביא גם את ועדת הקורונה. אגב, גם הייתה הסכמה איתך על הדבר הזה. ברגע שהחלטת לחזור מזה

אתה רוצה שנדבר על כמה אנשים נדבקו בחודש ינואר,

בוא נספור כמה אנשים מתו מקורונה - - - וכמה מתו אחרי זה.

לאפשר לשאשא-ביטון להיות יושבת-ראש הוועדה.

אני לא מתכוון להביא המלצה שהיא לא בהסכמה.

זה חשוב. אני אומר את זה.

משום שלא תיאמתי עם אף גורם באופן כזה שיבוא להצבעת רוב ונגד. לכן אני אומר שאם לא נגיע להסכמות על עניין תוספת הסגנים או לפחות על חלק מהסגנים,

לא נכון.

הסכמות שלי לא יהיו איך שאתה רוצה. יכול לא להגיע להסכמות. תלוי בהמשך. איך אתם כל פעם נופלים בפח הזה?

כי אתם צריכים עוד תפקיד. - - - כי אתם צריכים עוד תפקיד. לא עניין של תפקיד. ליפעת שאשא-ביטון, וצריכים תפקיד.

זה לא

למה אתה כזה רשע? היית איתה שנים במפלגה. למה אתה מתנהג ככה? אני מאוד אוהב את קרן. אז למה אתה פוגע בה עכשיו? צריך למנות אותה יחד עם כולם. אז בוא נמנה אותה.

רגע, הוא צריך אישור ממרצ. תביאו הצבעה וזהו.

- - - בהסכמה, לא בהתנגדות. לא, זאב. אתה פוגע בי. - - - מה?

זה חדש לך? לא, אמרתי שזה בא בהסכמה. לא אמרתי - - - הוא יותר קיצוני מכולם. אחרים מסכימים, הוא לא.

זאב - - - לפני שבוע היה בליכוד, אתמול. זה לא להאמין לדבר הזה.

אחרים מסכימים, הוא לא. לפני יומיים הוא היה בליכוד. הוא לא יצביע נגד. התייעצות סיעתית. בואו נחזור לפה בדקה ל-16:00. בדקה ל-16:00 ננסה לעשות את ההצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:57 ונתחדשה בשעה 15:59.) טוב, חברים, הישיבה מתחדשת. ובזאת היא גם ננעלת. הישיבה ננעלה בשעה 16:00.